הפסקת תקצוב וסגירת תוכניות ההכשרה ובית הספר למקצועות קליטה במרכז 'מאיה' למעבר בין-תרבותי במכללת סמינר הקיבוצים. בינתיים קיבלנו תשובה מסמינר הקיבוצים שהם לא מעוניינים בהמשך של הפרויקט אצלם. אני רק רוצה לעדכן אותך, אדוני. אתמול שוחחתי עם הנשיאה בטלפון, ציפי ליבמן, היא טוענת שהמכללה נמצאת בגירעון בעצמה ולא יכולה להעמיד תקציב מצ'ינג לזה, אבל היא כן אמרה שהיא מוכנה להמשיך ולקלוט את הפרויקט ולתת את כל הפסיליטיז שנתנו עד עכשיו בלי לקחת על זה תקורות. זה לפחות מה שאמרה לי הערב הנשיאה. השאלה היא אם יש לנו את היכולת בכל זאת להשאיר את המקום שם. אני דיברתי עם שר החינוך, אמרתי לו מה אנחנו צריכים ממנו,

מקסימום תוסיף להם לזה 20,000 שקל וגם תאשרו את התקציב פעם אחת ולתמיד. נראה לי שעכשיו הם יכולים בגלל ה-11 מיליארד. שרת הקליטה, דיברתי איתה, היא אישרה את ה-40,000, אבל עכשיו משרד החינוך אומרים שהם יחלקו את זה לכל העמותות,

זה משהו הזוי.

הבאתי להם את התקציב במיוחד ל'מאיה' והם פתאום רוצים לחלק את זה עכשיו לשמונה עמותות שמקבלות תקציבים. תיכף אנחנו נפתור. אני אומר, יכול להיות שאני אפנה לסוכנות, שהם ייתנו פה איזה תקציב. כן, יותר קל להם, אין ספק. יותר קל להם. אז אנחנו אולי נפתור את הבעיה. כמה תקציב אתה צריך כדי להפעיל, המינימום מבחינתך? כדי לסיים את השנה הזו אנחנו צריכים משהו כמו 150,000 שקל. מה זה לסיים את השנה הזו? להתחיל את השנה. להתחיל ולסיים, לשנה אחת. זאת אומרת אתה מדבר על תשפ"א. כמה בשנה שעברה היה לך תקציב? 60,000. אז למה אתה רוצה 150? לא הבנתי. אתה רואה שהמצב קשה אז אתה רוצה יותר?

לא, אני חושב שאנחנו צריכים לתת את מה שהיה בשנה שעברה אולי עם תוספת קטנה. לא, 60 הוא קיבל ממשרד החינוך, על זה הוא מדבר. כמה התקציב של כל הפרויקט היה? עזוב רגע מה קיבלת ממשרד החינוך. סך הכול אנחנו לא קיבלנו ממקורות אחרים כסף, אבל אם אנחנו נקבל לפחות מה שהיה בשנה שעברה ותוספת קטנה אנחנו נוכל - - - לא, משרד החינוך יביא לך את ה-60 ומשהו,

זו לא הבעיה. אנחנו השגנו ממשרד הקליטה עוד 40, אבל פתאום אני שומע

הרי זה תקציב ייעודי לנושא של עולים, שאר העמותות לא מתעסקות בעולים, אני חושב. לא בתחום הספציפי הזה. לא בתחום הספציפי הזה בכלל. לא יודע מה משרד החינוך רוצה. עכשיו מקבלים 40 ורוצים לחלק אותו, חמש לכל עמותה? את מי אתה רוצה, את בטי ריטבו ממשרד החינוך או דגנית סנקר ממשרד הקליטה? בואו נתחיל בקליטה, שידברו על ה-40.

אבל חשוב לי שנשמע את סמינר הקיבוצים קודם כל. אוקיי, תעלי את סמינר הקיבוצים. צאלה מיינרט. טלי איסוביץ צריכה להיות מטעם - - - בשנה הזאת אתה צריך למצוא להם מקום. נתחיל מצאלה.

את שומעת אותי? בוקר טוב לכולם. היום מי שתייצג את המכללה זו טלי איסוביץ, היא מנהלת בית הספר ללימודי תעודה במכללה. אוקיי, אז נעבור אליה. שלום לך, בוקר טוב. בוקר טוב. הדיון כאן הוא באמת דיון שהנושא שלו הוא כלכלי לחלוטין. אין לנו ספק שהפעילות של מרכז 'מאיה' היא פעילות חשובה לאין ערוך, הנושא של סגירת המרכז הוא סיפור כלכלי לחלוטין, הוא הידלדל ויובש והופסק כמעט לחלוטין תקצוב המרכז. אני אגיד שגם אנחנו מקוצצים בהשכלה הגבוהה ומה שציפי אמרה לגבי התקורות, אני לא יודעת, אלכס, מהיכן השמועה, אני שוחחתי עם ציפי אתמול, המכללה לא תוכל להקצות, לא תקורות ולא דבר עבור קיום המרכז. אנחנו מבקשים שכן יימצא מימון למימון עלויות המרכז. השנה אנחנו קיבלנו פחות מ-50,000 שקלים גם ממשרד החינוך ולא קיבלנו ממקורות תקציביים אחרים. זה לא סכום שמספיק להחזיק את המרכז. הבקשה של 150,000 שקלים היא לא בקשה מופרכת, כי המטרה שלה היא גם להחזיק את עלויות הרכז והמרכז והמזכירה וכו' וגם כמובן לעשות פעילויות שלא יתאפשרו כיוון שהתקציב כל כך קוצץ, כיוון שהתקציב בקושי הספיק, הוא לא הספיק לכיסוי ההוצאות הבסיסיות של המרכז. אבל, טלי, יכול להיות שלא הבנתי נכון את הנשיאה, אבל מה שהבנתי ממנה שנגיד כל שירותי הבסיס שנתתם להם, זאת אומרת מקום וכל הדברים האלה, לא תגבו על זה כסף. אני שוחחתי אתמול עם הנשיאה, זה לא מה שנאמר. מה שנאמר זה שאנחנו לא נוכל לספוג שום עלות שקשורה למרכז - - - טלי, באיזה שעה דיברת איתה? יכול להיות שהייתה ביניכם איזה שהיא אי הבנה. אני דיברתי איתה - - - אנחנו מאוד נשמח שהמרכז הזה יהיה אצלנו, אנחנו לא נוכל לממן שום דבר מעלויות המרכז, לרבות מזכירה, תקורות וכו'. מה זה תקורות אצלך? מה, הם לוקחים שכירות על המבנה?

זה משהו שאלכס פה העלה, אבל הנתונים לא מדויקים, אני מבקשת שתסתכלו על המכתב שהגיע מהנשיאה שלנו, המסר שלו הוא חד משמעי.

אתם לוקחים כסף על מבנה, על שכירות המבנה שהם יושבים בו? אלכס, התשובה היא חד משמעית שאנחנו לא נוכל לממן שום דבר מעלויות המרכז. אבל שואלים אותך שאלה, מה העניין הזה? אני שואל אותך שאלה ספציפית פשוטה, הם יושבים במקום כלשהו,

את יכולה להגיד לנו? אנחנו ממש לא לוקחים תקורות על המרכז. איזה תקורות? אנחנו לא לוקחים שום תקורות על המרכז. לא, זה הם אמרו

אבל אם העניין הוא שאנחנו נממן את עלות המרכז, אנחנו לא נוכל לממן את עלות המרכז. אבל אני לא מבקש את זה, טלי. את לא - - - הסוגיה פה היא מאוד פשוטה,

טלי, תנסי רגע להקשיב לי. אני לא מבקש שתממנו משהו, אני יודע שאתם לא יכולים, מה שדיברתי עם ציפי זה כל הנושא של תקורות, שאתם לא תיקחו כסף על תקורות. אנחנו גם ככה לא גובים תקורות על המרכז. הם לא לוקחים, היא אומרת. התקציב שנכנס לא נכנס עבור תקורות, התקציב שנכנס או אמור להיכנס אמור להיכנס

שמיועדת לעולים חדשים, או לעולים בכלל.

המרכז נמצא במשרד מסוים,

בחדר, אני לא יודע, בכיתת לימוד.

אני לא מבינה, אני באמת מתקשה להבין לאן אתה חותר. אני שואל שאלה פשוטה, אתם תיקחו שכירות? ואני אומרת שאנחנו לא נוכל לממן את עלות המרכז.

אבל תקשיבי שנייה, אני שואל אותך שאלה פשוטה, ספציפית. שכירות המבנה, אתם תגבו כסף? אנחנו לא גובים, אנחנו מראש לא גובים על שכירות המבנה כספים. יופי, זה מה שרציתי לשמוע, תודה רבה. זו בכלל לא שאלה, אנחנו לא גובים על שכירות המבנה כספים, אבל זאת לא השאלה, הסוגיה כאן היא סוגיה לגמרי כלכלית. בשביל להפעיל את המרכז, על כולו, אנחנו זקוקים לתקציב. יופי, אז תקשיבי, זה בדיוק מה שבאתי להגיד, שזה בעצם שווה הכסף שאתם יודעים לשים. זה לא שווה ערך לכסף, אנחנו לא גובים תקורות. לא שווה אני לא מסוגל לדבר. תקשיבי, טלי - - - אני שוב אומרת,

אנחנו לא גובים תקורות,

בשביל להפעיל את המרכז, לרבות כל מה שקיים מסביבו, אנחנו זקוקים לתקציב. אנחנו לא יכולים להפעיל את זה באופן הזה ללא כספים וללא תקצוב. אין מצב של 150,000. לא צריך 150. תקשיבי, טלי, אנחנו מדברים על אותו דבר ואני לא מבקש ממך לממן פה כלום, ומהתשובה שלך - - - אוקיי, אז איפה הסוגיה? אין פה סוגיה, את פשוט לא מקשיבה. אבל היא ענתה לך, מה אתה רוצה? מה שרציתי לשמוע - - - אלכס,

בסדר. למה אתה חוזר על זה?

עזוב, אין תקורות, זה מה שהיא אומרת. טוב, תודה רבה,

משרד החינוך ומשרד הקליטה. משרד הקליטה קודם.

אמרה לך שאין תקורות,

לא, היא אומרת: אני לא מוכנה לכלום. כי היא לא מוכנה לממן מעבר - - - דגנית, שומעים ורואים אותך. בוקר טוב לכולם. שרת העלייה והקליטה, כפי שעדכן היושב ראש, אכן הנחתה אותנו להעביר 40,000 שקל לטובת המרכז. כמו שציין היושב ראש בפתיח, אין לנו דרך להעביר את זה ישירות, אנחנו נשמח מאוד להעביר את זה למשרד החינוך ובלבד שנדע שזה אכן מגיע למרכז. אני מבינה שיש איזה בעיה עם אופן החלוקה, אני מציעה שנציגת משרד החינוך

דגנית, במידה שיש בעיות עם משרד החינוך אתם יכולים להעביר את זה לסוכנות היהודית? שהם יעבירו את הכסף למרכז 'מאיה'. אני לא חושבת שאני יכולה להעביר את זה לסוכנות היהודית. אני צריכה עילה או דרך נכונה בשביל להעביר את הכסף הזה. אני יכולה להעביר בהעברה בין גגות, בין משרדים ממשלתיים, אבל אם אני מעבירה את זה, גם לסוכנות שיש לה פטור ממכרז, אני צריכה עילה שמסבירה למה דווקא להם ולא לאחרים, ואני אתקשה לעשות את זה אם זה לא דרך משרד החינוך. לא, כל העמותות שמשרד החינוך מדבר אלה עמותות שקשורות לעולים או רק מרכז 'מאיה' קשור לעולים? אני חושבת שמשרד החינוך יידע לסקור את שמונת המרכזים. למיטב הבנתי הם המרכז היחיד ש - - - נו, אז מה הם רוצים,

אוקיי, הבנו, תודה. מאה אחוז, תודה לך. תגידי תודה לשרה. אמסור. תעבירי למשרד החינוך. מה הם רוצים במשרד החינוך? משרד הקליטה מעביר לעמותת עולים, הוא לא מעביר לעמותה אחרת. למה הם לא יכולים להעביר את זה ישירות למכללה? אני לא מבין את זה, מה הבעיה עם זה? נשאל

שמעת שמשרד הקליטה מוכן להעביר לכם 40,000 רק למרכז 'מאיה', למה התשובה שלך אליהם היא שאת צריכה לחלק את זה לכל העמותות? משום שקיימת תקנה, התקציב קיים, אני ביררתי ואמנם מדובר בתקציב תוספתי, אבל התקנה לטובת הקצבה למרכזים להורים ומשפחה קיימת, מרכז 'מאיה' יוכל להגיש בקשה באמצעות סמינר הקיבוצים בצורה מסודרת, אנחנו נבדוק את העניין, אנחנו נוציא קול קורא, אני מניחה במהלך נובמבר, ונשמח להיענות למרכז.

תגידי לי, את שומעת את עצמך? נו באמת.

אז הם מעבירים להם ואתם רוצים לקחת את זה למישהו אחר בגלל שיש תקנה? על מה את מדברת?

התקנה היא למרכזי הורים ומשפחה בכלל ולאו דווקא למרכז ספציפי זה או אחר.

יש למשל מרכז הורים לאוכלוסייה החרדית. המרכזים להורים ומשפחה, חלקם מתייחסים לאוכלוסיות ייחודית, חרדי, ערבי וכו', אנחנו כפי שאמרתי בישיבה הקודמת - - - לא, זה לא מקובל עליי. והיום אני שמחה לומר שיש כסף בתקנה, הם יוכלו להגיש בקשה, יעמדו בקריטריונים ואנחנו נשמח להיענות בחיוב.

תכנסי את הוועדה, בסדר? מספיק כבר עם העניין הזה. מה הבעיה לכנס ועדה? עושים טלפון, מביאים את כולם לשולחן עגול ותגמרו את העניין הזה. אבל יש תקנה וביררתי את זה גם עם הייעוץ המשפטי.

הם לא מעבירים למישהו אחר. וגם עם אגף הכספים, יש פה תקנה ויש נהלים, אנחנו לא יכולים שמישהו יגיש בקשה וניתן לו. על סמך מה? אנחנו לא יכולים לעשות את זה. הם יגישו בקשה, בוודאי שהם יגישו, אבל את אומרת להם - - - דרך סמינר הקיבוצים, בצורה מסודרת. אבל את אומרת להם: אנחנו לא יודעים אם ניתן לכם ואנחנו לא יודעים אם לא ניתן לכם. ואני מקווה שהם יקבלו ומאוד אשתדל להיענות לבקשתם שיקבלו לפחות מה שהם קיבלו בשנה שעברה. לא, היא מדברת על משהו אחר. היא מדברת על הסיוע של משרד החינוך, היא בכלל לא מתייחסת למשרד הקליטה. היא אומרת, מה שהיא מדברת רדיופוני, מה שנקרא. רק מה שהיא רוצה להגיד היא אומרת. כתבו לך את זה? אני לא מבין את העניין הזה.

קודם כל מה עם התקציב של משרד הקליטה? אני אמרתי, סליחה, אני לא מדברת רדיופונית, אני חזרתי, אני כבר לא יודעת איך להסביר את זה. בשנה שעברה היה 600,000 שקל, השנה כנראה שהתקציב יהיה 800,000 שקל. אנחנו נוציא את הקול קורא, המרכזים לעולים ומשפחה יגישו את הבקשה לפי הקול קורא - - זה לא קשור למשרד הקליטה. - - כמתקבל על פי החוק ועל פי הכללים. אני מאוד מקווה שמרכז 'מאיה' יגיש את הבקשה, יעמדו בקריטריונים, עם הניקוד, ומיכאל מכיר בדיוק איך להגיש את הדברים האלה, ואנחנו נשמח להיענות. אני רוצה להבין, התקציב עלה מ-600 ל-800?

לכל התקנה. את זה הבנתי. בואי נלך צעד צעד. כשהיה 600 הם קיבלו 55,000, נכון? כשזה 800 כמה הם צריכים לקבל? אנחנו צריכים לראות קודם כל כמה מרכזים מגישים, יכול להיות שהשנה יהיו יותר משמונה מרכזים כי כל מרכז להורים ומשפחה, בכל מכללה או במוסד להשכלה גבוהה, יכול להגיש את הבקשה.

אבל אני דיברתי עם השר להעלות לכם את זה, עכשיו כשהוא מעלה את אומרת לי שאת לא יודעת מה יהיה. זה לא היה בישיבה הקודמת. סיכמנו שאת תיתני מכתב - - - אבל אלה הקריטריונים.

אלה הנהלים. אני לא יכולה לשנות את הנהלים. אבל אמרנו שתיתני מכתב כוונות, לא? למכללה. אני לא מבין את העניין הזה. אז על מה אנחנו מדברים?

ומה עם הכסף של משרד הקליטה?

באמת שזה לא רציני, אני אומר לכם את האמת, פשוט לא רציני מה שקורה. אני אמרתי מפורשות, אני חושבת שזה מאוד רציני - - - את לא אמרת, את אמרת שאת מוכנה - - - הם יגישו את הבקשה ואני מקווה שנוכל לתקצב אותם כמו שאנחנו מתקצבים כל שנה. קודם כל תיתני את מכתב הכוונות על ה-55,000. בואי נתחיל מזה. על זה אין ויכוח, נכון? מה העניין? ויש עוד 200,000, אז את זה תיתני אחר כך, אין בעיה, אחרי שהם יגישו את הבקשה.

לא שומעים אותך.

אתה מטפל, מוסיף ועכשיו הם מתחילים עם הקשקושיאדה של הנהלים האלה. לא, אבל היא לא ענתה מה היא עושה עם התוספת של משרד הקליטה. היא לא יודעת, היא אומרת שאולי יגישו עוד 20 עמותות, את מבינה? הרי אי אפשר לצאת מהם. תשמע, צריך למצוא דרך שמשרד הקליטה יעביר את הכסף ישירות. איך הוא יעביר ישירות? את ה-40,000?

אפשר את דגנית רגע? רגע, אבל מה עם הכסף של משרד הקליטה? איך הוא יעביר? זה עמותה. לא יודע אם הם יכולים להעביר. הם יכולים.

מה עם מכתב הכוונות על ה-55,000? את זה אפשר לקבל? אני חוזרת ואני אומרת - - - זה לא מה שאמרת בפעם שעברה. אני לא יכולה לתת מכתב כוונות - - - את אמרת שאת תיתני מכתב כוונות,

הכול בתנאי שכשנוציא את הקול קורא הם יגישו את הבקשה. אם סמינר הקיבוצים יסכים שמרכז 'מאיה' ימשיך להיות אצלם אנחנו נשמח באמת מכל הלב, אני באופן אישי אשמח מאוד, לקבל את הבקשה שהם יגישו ולכנס את ועדת ההקצבות ולתקצב אותם.

את אמרת בישיבה - - - אבל אני לא יכולה לא לעבוד על פי הנהלים. את אמרת בישיבה הקודמת במפורש שאת תיתני מכתב כוונות. את אמרת את זה. על סמך זה אני הלכתי לדבר עם השר שיגדיל לכם את התקציב. עכשיו פתאום אפילו על ה-55 את לא מוכנה.

תגידי לי, בטי, מתי את מתכוונת להוציא קול קורא? הקול קורא כנראה ייצא במהלך נובמבר. למה לא עכשיו? כל שנה אתם מוציאים קול קורא. נכון, בדרך כלל זה יוצא אחרי החגים בסוף אוקטובר-נובמבר, זה צריך להיות עד סוף שנת המס, כל התהליך הזה.

אפשר חזרה את

טלי, תגידי לי, אם הקול קורא יוצא בסוף נובמבר או באמצע נובמבר, אתם תהיו מוכנים להגיש את זה? אני רוצה רגע לעשות פה סדר. בעצם אין שום שינוי במה שאומרת בטי בתקצוב. בטי באה ואומרת: אני מראש אתן לכם את התקציב המקוצץ, סימן שאלה, אני לא יודעת כרגע להגיד כמה כי אני לא יודעת כמה עמותות ייגשו. ואני רוצה להגיד שהקול קורא בשנה שעברה יצא בפברואר וגם היה קול קורא מקוצץ. אני לא יכולה לבנות על דבר כזה נזיל בהחזקת מרכז ולכן, אלכס, התשובה היא לא. כשיהיה תקציב אנחנו מאוד נשמח לשקול ולהמשיך את פעילות המרכז. בהינתן שאין תקציב כרגע אנחנו לא נשקול את המשך פעילות המרכז. טלי, אני מבין מה שאת אומרת, השאלה היא כזו - - - אנחנו לא נעשה מימון ביניים,

אני מבין שאת לא יודעת לעשות מימון ביניים,

ברגע שיוצא קול קורא אתם תיגשו לקול קורא הזה?

אני רוצה רק להסביר, הקול קורא הזה לא כולל רק את מרכז 'מאיה', הוא כולל את כל מרכזי ההורות והמשפחה בכל הארץ לרבות המרכז שמתקיים אצלנו.

זאת אומרת שאנחנו ניגש כמו שאנחנו עושים כל שנה לקול קורא ואנחנו נקבל תקצוב עבור המרכז להורות ו - - - טוב,

היא מדקלמת לנו, עזוב אותי עם זה. מספיק כבר עם זה. אתה רוצה את דגנית? אני רוצה לשאול משהו את דגנית. מה זה יעזור לך? אתה לא מבין מה הולך פה? לא, עזוב, משרד החינוך - - - אתה מעלה להם את התקציב ואלה לא רוצים עד שהכסף לא יישב בחשבון, אלה לא רוצים - - - הגדלת את הפול סך הכול,

הם בעצם ספק יחיד של השירות הזה, אין אף אחד בארץ שיודע לעשות את זה. זה אומר שמשרד הקליטה יכול להתקשר איתם כספק יחיד. אבל יש לך חוות דעת משפטית. אבל השאלה אם בכלל דגנית בוא נעלה רגע את דגנית.

את שומעת אותי? שומעת, עבור.

אני אומרת שבשביל להוכיח שהם ספק יחיד,

לא יכולה להתחבר לעובדה שאני יודעת שהם ספק יחיד. אני יודעת שהם מאוד חזקים בתחום של רוסית, אבל אני לא יודעת להגיד על דברים אחרים. אוקיי, נגיד שכן? אנחנו נצטרך ללכת להליך מכרזי ולפנות לכולם, או בקול קורא, או ב-RFI או ב-what ever, בשביל לברר את הסוגיה הזאת שאתה אומר, לצאת בקול קורא, ולך אני בטח לא צריכה לספר מה התהליך שצריך לעבור בשביל להגיע לשם. בקיצור, אתה במעגל קסמים.

בגלל שכולם רוצים את הכסף מאושר, הם לא מוכנים על סמך היא לא מוכנה לתת מכתב כוונות - - - כן, וההיא לא מוכנה ל - - - אני אומר לך, סמינר הקיבוצים, תוציא אותם מסמינר הקיבוצים. זו בושה וחרפה כל ההתנהלות שלהם. בוא ננסה עם הסוכנות. זו הדרך היחידה. שהסוכנות תקבל את הכסף? לא, שהסוכנות תעביר את הכסף. לא, אבל היא צריכה לקבל כדי להעביר. היא אומרת שהיא לא יכולה ל למה משרד הקליטה לא יכול לתת לסוכנות? כי הם צריכים על סמך משהו. חייב להיות איזה שהוא חוזה בין הסוכנות למשרד הקליטה. בסדר, אז שיעשו חוזה.

חד פעמי, על הנושא של זה. יש להם חוזים.

אבל הייעוץ המשפטי לא ייתן, לא ייתנו לזה לקרות. טוב, אנחנו נצטרך לעשות ישיבה עם הסוכנות בעניין הזה ומשרד הקליטה, אצלי בחדר, ולראות מה עושים. משרד החינוך, אכזבה, אני אומר לך את האמת. דאגנו להם להגדלת תקציב. היא אמרה פה שהיא תיתן מכתב כוונות, פתאום אין מכתב כוונות, אין כלום. אז זה בושה וחרפה.

כל הפקידות והצורה שהיא מתפקדת. זו ממש בושה וחרפה. ממש. אני אומר לך שבנובמבר לא יתפרסם, שום דבר לא יתפרסם. מה הם רוצים? שהעמותות, איך יתפקדו? הם יחכו לפקידות

הרי כל שנה הם מוציאים את אותו קול קורא, אז תוציאו אותו. קחו, תשנו את השנה, קצת תיקונים ולהתראות,

כן, למה לא מוציאים עכשיו?

אנחנו ננעל את הישיבה כרגע. לא צריך לעשות ישיבה על זה, נעשה ישיבה בחדר ונראה איך פותרים את הבעיה עם הסוכנות, עם משרד הקליטה, אני מבקש שיביאו לישיבה הזאת את היועצים המשפטיים וגם משרד החינוך אני רוצה יחד עם הייעוץ המשפטי שלהם. כל היועצים המשפטיים, אני רוצה אותם בישיבה. אנחנו ננסה לפתור. לא נפתור, אז יש בעיה, אני אומר לך את האמת.

אנחנו ארגנו את התקציב והם לא מסוגלים לטפל בזה מהר. לא ראיתי דבר כזה. כל מה שאמרנו אנחנו, מה שהתחייבנו, טופל. טופל ה-40,000, טופלה הגדלת התקציב למשרד החינוך, הכול טופל. אז אמרנו, אולי נשב עם הסוכנות, נארגן לך עוד קצת תקציב,

לא מבין את העניין הזה, באמת שאני לא מבין. זו בושה וחרפה,

אתה רוצה יועצים משפטיים של חינוך - - - שיבואו, נפתור את הבעיה במקום. אנחנו לא יכולים להתגלגל איתם בצורה הזאת. זה לא הגיוני, כל אחד שולח אותנו ל הם לא מסוגלים לפתור את הבעיה בגלל המשפטי, אז שיבואו מוכנים לישיבה. טלי וטירה רוצות להגיב. טלי מהמכללה וטירה ממשרד החינוך.

במכללה היא מדקלמת את אותה תשובה. תגידו שאתם לא רוצים את המרכז ואל תבלבלו לי את המוח כל כך הרבה.

אני לא רוצה להעלות אף אחד, לא מתאים לי להעלות אותם אפילו. לא צריך את התשובות הרדיופוניות האלה. דוד, לתאם ליום רביעי הקרוב פגישה אצלך? תאמי, מה שאת רוצה, כן. מיכאל קיפניס גם צריך להיות? שיבוא. אולי נעשה אותה פה, אבל לא פורמלית, לא ישיבת ועדה. זה בזום, הם לא יבואו לפה.

אני לא יודע, שיפתרו את הבעיה, שיהיה בזום מצדי,

לא, בזום זה לא ייפתר, אתה רואה.

את רואה מה קורה, כל אחד מדקלם את התשובה שכתבו לו.

היא יושבת פה ממשרד החינוך, אומרת שתיתן מכתב כוונות, פתאום היא לא יכולה לתת כלום, היא לא יכולה להגיד מתי זה מתפרסם, היא לא יכולה לפרסם, אז מה היא כן יכולה? בחייכם, מה? את מה היא יכולה לעשות? טוב, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:00.